אני פותח את ישיבת הוועדה, היום יום שלישי, ז' אדר א', 8 בפברואר 2022. היום זאת ישיבת לימוד מקרנות עושר בעולם, על ההיקף שלהן, על מדיניות ההשקעה שלהן, על השקיפות במדיניות ההשקעה, ממה נובעות ההכנסות, איך משקיעים אותן, איזו אתיקה יש בנושא הזה, ואם כבר יש הוצאות, אז על מה ההוצאות. ראשון הדוברים יהיה מנכ"ל הפורום הבינלאומי של קרנות העושר הריבוניות IFSWF. (עובר לשפה האנגלית,

אנחנו מאוד שמחים לשמוע אותך. (מדבר בשפה האנגלית, להלן תרגום חופשי)

אני

שאתם קיבלתם אותה, האם היא זמינה? כן. נהדר, אם כן, ראשית אני אציג את עצמי, אני דנקן בונפילד, מנכ"ל הפורום הבינלאומי של קרנות העושר הריבוניות. זאת רשת של קרנות העושר הריבוניות המובילות בעולם. (באמצעות מצגת) אני רק אתן לכם סקירה קצרה של קרנות העושר הריבוניות בעולם. יש בסביבות 80

וזה יותר מידי מכדי להיכנס אליה בנפרד, אז אני אסתכל עליהן בשלוש דרכים. אני אסתכל עליהן לפי סוג, לפי עמודי התווך של העקרונות של סנטיאגו,